צהריים טובים.

פותחים את ישיבת ועדת החוקה בנושא של החוק לצמצום השימוש במזומן. אני רוצה לברך את חבריי חברי הכנסת לכשיגיעו, את אנשי הממלכה, אנשי רשות המיסים היושבים ראשונה בשורה הראשונה וגם היושבים בשורה השנייה. אתם מבורכים רק שהעיקר חסר מן הספר. נברך גם את בנק ישראל והגיפים האחרים שנמצאים פה וכמובן את נציגי לשכת עורכי הדין ויוסי ויצמן בראר בראשם וגם את הגופים החוץ בנקאיים ואחרים שאני רואה כאן. כולכם מבורכים. למה הישיבה הזאת מתקיימת, הרי זה חוק שכבר עבר? אז אני אענה: מי שזוכר, כאן בחדר הזה, לפני שהצבעתי לאישור חוק צמצום השימוש במזומן התניתי שני תנאי קיום: התנאי האחד שחייבים לעשות פרסום נרחב לנושא זה. אנשים לא מודעים ואי-אפשר לחייב אנשים לשנות תפיסות עולם או דרך, נברך את חברי יושב-ראש ועדת הכספים והשותף בניהול הוועדה המשותפת. כן, אבל אני צריך ללכת לראש הממשלה, לא רוצים שאני - - - מה זה, חטא על פשע, עבירה גוררת עבירה אני רואה. אחרי שאני אדבר אני אתן לך לדבר. המשיח עוד לא הגיע. הגיע החמור שלו בטח. הגיעו כמה חמורים. טוב, חס ושלום, רק במובן החיובי. חמור של משיח זו דרגה גבוהה, זו החומריות. המשיח רוכב על החומריות. בכל אופן, התניתי שני תנאים, תנאי ראשון שיהיה פרסום כלומר שאדם ברחוב,

כל אדם זה כולל גם עסקים יידעו את החוק, יבינו אותו, יפנימו אותו כי זה משנה להרבה מאוד אנשים אורחות חיים. אי-אפשר להטיל עליהם גזירה בלי שהוסבר להם והם מבינים. אז זה היה תנאי אחד והתנאי השני היה, מאחר וישנן אוכלוסיות רבות שמשתמשות במזומן, זה מהצד האחד ומהצד השני יש אוכלוסיות גדולות, סדר גודל של מאות אלפים, אולי 500 או יותר, כ-200,000 אנשים שמנועי חשבון בנק בגלל הוצא לפועל וסיבות אחרות וכן כאלו שסתם לא פתחו. בכל אופן סדר גודל של לפחות 500,000 אזרחים שאין בבעלותם חשבון בנק ואם אני עכשיו מצמצם את היכולת לשימוש במזומן, אני צריך לתת להם פתרונות אחרים,

אמרנו שאנחנו רוצים שלפני שהחוק יחול יהיו פתרונות לא על המדף, כי בנק ישראל הציע לנו פתרונות אולי יפים על המדף, אני אפילו לא יודע את השמות, כל מיני אפליקציות ודברים כאלה. כנראה שהם קיימים כי הם כבר בעולם אבל אמרנו שצריכים להיות פתרונות שהציבור עובד איתם. כי ממחר אנחנו מצמצמים לו את המזומן מה הוא עושה במקום. אלו היו שני התנאים. ואלו היו תנאים, כמה זמן עבר מאז שהעברנו את החוק?

אפילו שבעה חודשים בסוף מרץ אז עוד יותר, מספיק זמן כדי שזה יקרה. והנה החוק שצריך להתחיל ב-1 בינואר 2019, עוד שבוע וחצי, שום דבר

ואני התרתי שוב ושוב ויעיד על כך לפחות ערן יעקב שעדיין לא הגיע, גם בפאנלים ובעוד מקומות ואמרתי שאם לא יהיה פרסום מבחינת רשות המיסים אזי נצטרך לדחות את תחילת תחולתו של החוק. הפרסום התחיל לפני שבוע וחצי או שבועיים וזה לא דבר שמספיק כדי שאנשים יפנימו את העניין ובטח בבנק ישראל אין עדיין אמצעים. אז מדברים על דביט, אבל דביט לא יוצר פתרון כי דביט עדיין מצריך חשבון בנק, הוא רק במקום ישראכרט, במקום שישראכרט ייתן אשראי מסוים אז הדביט מחייב מידית אבל צריך חשבון בנק. מה יעשו אותם אלה שאין להם? זה לא פתרון מספיק. אין פתרונות שנמצאים במשק שיכולים לעשות את זה. לכן, אני אומר שיש אחת מהשתיים, או להעביר חוק, שיש לי הצעת חוק שבה אנחנו דוחים את תחילת החוק בחצי שנה מה שעשינו לגבי התקנות של הגופים החוץ-בנקאיים לפני כחודשיים שאחרי איחור של תשעה חודשים הביאו לנו את התקנות שבועיים לפני תחולתן ואז עם הממשלה העברנו חוק שדוחה את התחולה בחצי שנה.

חוק שדוחה בחצי שנה או, לחילופין, אדון טולדו, כדאי שתשמע כי אתה צריך לתת לנו את התשובה. או שניקח את תשעת החודשים שמופיעים בחוק שהם למעשה נועדו להכנה ושמה נאמר שאם אדם נתפס בפעם הראשונה אז הוא רק מוזהר אבל בפעם השנייה כבר מחייבים אותו. אז במקום זה רשות המיסים תקבל על עצמה שתשעת החודשים הללו הם יהיה ההשלמה, בהם לא עושים את העיצומים והם יהיו בדיוק ההשלמה שהחסירו עכשיו שבה יתנו לציבור להפנים, שבה בנק ישראל יוכל להנפיק ושבפועל יהיו לציבור גם אמצעים חלופיים ואז יהיה בסדר כי יהיו תשעה חודשים שנדע שאנחנו רגועים בעניין הזה. אלה שתי חלופות שאני חושב שצריכות להיות, או זה או זה, ושאתם תחליטו על מה אתם הולכים. אין חלופות אחרות? בין שתי אלו?

יכול להיות, אני הצעתי את שתיהן. למה לא,

חבר הכנסת גפני צריך לצאת, הוא השותף שלנו בניהול הישיבה המשותפת המיקרופון לרשותך. אדוני היושב-ראש, אני שמח על הדיון שאתה עורך.

נראה שכאילו צריך לעשות את הכול מהר ובאופן דרסטי. אנשים לא יודעים על מה מדובר. רק לאחרונה, כנראה בגלל שדרשת מהם אז עשו איזה פרסום כזה שלא מבינים ממנו דבר וחצי דבר. ואתה לא יודע על מה מדובר ואין כלים שעם הכלים האלה מה שדובר אז בוועדה שיעשו את הכלים האלה, אני מצטרף לכל הדברים שאמרת. אני לא יודע, אני לא נוסע בעולם אבל אומרים שבעולם זה כמעט לא קיים. יש שם חוקים דומים אבל אנשים משתמשים במזומן. פשוט הולכים להקשות על החיים מבלי שאנשים יודעים, אין להם כלים להשתמש כפי שנאמר בתחילה שיהיו כרטיסים וכל הדברים האלה מה שאתה דרשת שיהיו לפני שהחוק נכנס לתוקף. החוק נכנס לתוקף ביום שלישי בעזרת השם.

הוא אמור להיכנס ביום שלישי. אפשר לצאת למשאל רחוב רגיל ולבחון האם מישהו יודע מה הוא צריך לעשות. הוא לא רוצה לעבור על החוק והוא צריך להשתמש במזומן. אני לא מדבר על אלה שאין להם חשבונות בנק מה הפתרון של האנשים האלה אמרת את זה קודם. אבל אלה שיש להם חשבון בנק, איזה כרטיס יש לו שאיתו הוא יכול להשתמש? איזה כלי הוא קיבל או אמור לקבל מהמדינה או מהבנק שהוא נמצא בו כדי שהוא יוכל לא לעבור על החוק של השימוש במזומן.

כשאתה מדבר על דבר כזה אז אומרים לך: תשמע, אתה רוצה להעלים הכנסות. אתה לא רגיל לזה, אני רגיל לזה. אני בכלל רוצה להעלים הכנסות, אני רוצה כסף שחור, אתה תמצא את זה בעיתון הארץ אצל מירב ארלוזורוב אני לא מפסיק להעלים הכנסות. זה פשוט טירוף הדעת. אני חושב שהייתי צריך להיות חילוני, חס וחלילה, כדי להתמודד עם התופעה הקשה הזו, מה זה הדבר הזה? אני עוצר את עצמי כדי שלא יגידו שזה בגלל שאני חרדי. מה רוצים שיעשו, מה יעשו הקשישים, מה יעשו אנשים סתם שמשתמשים בדבר הזה? העיקר להעביר חוק ושהוא ייכנס לתוקף בתוך שבוע. אם זה המצב אז זה המצב. אני לא יודע מי חתום יחד איתך על החוק אבל אני בכל מקרה אתמוך בו. בחוק דחיית התחולה?

לדחות את התחולה באופן כזה שזה יהיה גם מותנה במציאות - - - ערן, לא נתת מזומן, נתת כרטיס במקום מזומן, מה בדיוק נתת?

- - - בCash-.

זה גם מעמיד את הרשויות השלטוניות מול האזרחים הרגילים באופן כזה שהוא ממש לא מועיל שום דבר ויגרום נזק גדול. גם לדעת אלה שסבורים שזה מאבק בהון השחור כמו שצריך, צריך לדחות את זה בכמה חודשים ולהתנות את זה בעובדה שהאזרחים יקבלו את הכלים כדי להשתמש בהם וזה יצטרך להיות מוסבר באופן כזה לא בימים האחרונים במין מודעות כאלו שחוץ מלהבין את השלד של ממשלת ישראל לא הבנתי כלום. אז מה כתוצאה מזה? שההוא עומד שם ואומר שהשימוש במזומן זה עבירה? בסדר, אני יודע שהשימוש במזומן זה עבירה, אז מה אתה מציע לי לעשות? אתה המדינה, מה אתה מציע לי לעשות? אני לא רוצה להשתמש במזומן, אני הולך לעשות פעולה כלשהי,

אתה הולך לקנות ספה או מזגן. בסדר, אין לעניין הזה פתרון. לכן אני פונה לבכירי רשות המיסים שהגיעו לכאן.

כן, ברור לי. אני מציע שנעשה את הדבר הזה בהסכמה ולטובת העניין. איך באת לכבודי כשאתה מדבר עם הגברת הנכבדה,

היא הדוברת. אז מה? היא צריכה להנחות אותו מה להגיד. הוא לא צריך להגיד יותר מדי. צריך להגיד דבר אחד, שאתה מקבל את מה שיושב-ראש ועדת החוקה אמר לגבי הנושא הזה של הארכת המועד עד שתתארגנו. אתם בשר ודם, אתם לא מלאכים. אני איתך, אדוני היושב-ראש בעניין הזה, אני חושב שגם נציגי רשות המיסים. הם אנשים פקחים הם לא אנשים טיפשים והם יבינו את זה שאי-אפשר לעשות ככה בלי שאנשים ידעו על מה מדובר. אז רק לכבודו של ערן, אני חושב שהוא ישב שם במשרד לקבל את האישורים הנדרשים למה שאנחנו מציעים. תודה רבה לכם. תודה. שיהיה לך בהצלחה. רגע, לאן אתה הולך? אני הולך לבקש מראש הממשלה לגבי רשות המיסים. ערן, אני רק רוצה להציג לך את ההצעה שהצעתי אחרי שאמרתי את דברי הביקורת או את הדברים שנצרכו. אתה שמעת את זה ממני הרבה הרבה פעמים.

אחת משתי האפשרויות. אפשרות אחת שנעביר הצעת חוק, יש לי כאן הצעת חוק מוכנה שאנחנו דוחים את חוק הצמצום בשימוש במזומנים בחצי שנה ואז יהיה זמן מסודר לעשות את הפרסומים וגם שהציבור יפנים את זה.

התחלתם את הפרסומים אבל הציבור צריך להפנים וצריך הרבה יותר זמן. מצד שני, גם לבנק ישראל לתת אמצעים חלופיים שיוכלו לעבוד כבר בשטח ואז הכול יבוא על מקומו בשלום ואז אפשר לצפות מאנשים שבאמת יקיימו את החוק הזה כי עכשיו העבירה היא על שניהם גם על הנותן וגם על המקבל. זו הצעה אחת. לחילופין, אם זה קשה עליכם, לקחת את תשעת החודשים שישנם בהצעת החוק שבהם אנחנו עושים בעצימות קטנה יותר. מי שפעם ראשונה אז רק נותנים לו אזהרה, לקחת את תשעת החודשים הללו והם יהיו הכפרה על מה שלא היה עד עכשיו.

בתשעת החודשים, בלי לשנות את החוק, בפועל, לא להפעיל את זה אלא אלו יהיו תשעה חודשים שבהם ניתן יהיה לפרסם כמו שצריך, שהציבור יפנים את זה ובנק ישראל יוכל להעביר אמצעים תחליפיים טובים ואז לא יהיה צורך לשנות או להעביר חוק שדוחה אלא שנעביר את החוק בהסכמה איתכם שתשעת החודשים הראשונים שמופיעים בחוק ובאמת בעצימות נמוכה הם יהיו במקום השישה חודשים שאני רוצה לדחות ולא נצטרך לדחות את החוק. אלו שתי ההצעות, אני אתן לך לדבר בהמשך אבל חבר הכנסת עיסאווי פריג' רוצה לומר משהו אז בבקשה. חברים, לפי דעתי הצעת החוק הזו שאמורה להיכנס ב-1 בינואר 2019 היא אירוע מכונן. האוכלוסייה והתושבים עוד לא הפנימו אותה. אני החלטתי לקחת חלק בדיונים ולהחליף את חברתי מיכל רוזין מרוב הפניות והשאלות שנשאלתי בחודש האחרון. אני לא הייתי, אני מודה, זה נפל לי מתחת לרדאר. תגיד שסמכת עלי. אמרתי, מה יכול לקרות? בחודש האחרון, כמות הפניות והשאלות, אפילו ברחוב, בחתונה, בניחום אבלים, שמתמקדת בסוגיה הזאת, הדליקה נורה אדומה. אני הלכתי לבדוק מה החבר'ה יודעים שאני לא יודע. אני אומר לך, ידידי יושב-ראש הוועדה, הצעת החוק הזאת היא לא לטובת המשק הישראלי, היא תגביר את ההשתמטות ממסים. המדיניות המרתיעה על בסיס סנקציות - במקום לעודד מדיניות לחנך את האנשים לדווח נכון היא מדיניות לא נכונה. אני זוכר את עצמי שהייתי עובד רשות המיסים לפני 15 שנה, 20 שנה. כפקיד שומה שהייתי עורך שומות, חלק מהשכר שלי היה תוספת של 25% ממה שאני גומר שומות עם תוספת מס.

בתפיסה, בתת מודע של הפקיד שומה כל האזרחים גנבים. במקום שאני אחזק את התפיסה הזאת בהצעת החוק הזאת, אני צריך לגרום למהלך אנוכי, מהלך שהאזרח יגיד: וואלה, משתלם לי לדווח. יש לך הצעות? אני לא מתנגד להצעת החוק מבחינת הסדר והנכונות. אני מסכים שכולם צריכים לדווח. אנחנו חייבים להילחם בכל שוק העלמות המס והשוק השחור, הוא החיה הרעה, אבל זאת לא הדרך. הציבור עדיין לא מוכן למימוש הצעת החוק הזאת. אני בא מציבור שהוא מוחלש, אני מודע לזה, אני מבין את זה. מה שאתה עושה בציבור שאני בא ממנו, בציבור הערבי, אתה לא מאלץ אותו, אתה אומר לו: אני שם לך אצבע בעין, אני איישר אותך בכוח. הצעת החוק הזאת לא תעשה את זה. אתה תגרום לו לחשוב על דרכים מפולפלות איך לעקוף אותך, זה מה שאתה גורם לו. בוא נחשוב ביחד איך אנחנו מביאים הצעות חוק כדי להכניס אותם למסלול. לשם כך, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שאתה מחזיק בה על דחייה של שבעה חודשים, אני אומר לכם, בסיטואציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, וכולם מדברים שתוך כמה חודשים, תוך שישה חודשים יש בחירות המערכת אסור לה לקבל הצעת חוק כזאת בתקופת מעבר בין כנסות. ב-1.1

ערן, זה חוק הדגל שלך, אתה קידמת אותו.

זו נקודת המבט הראשונית שלי כמי שמגיע מהמגזר העסקי.

אל"ף, יותר כסף לאוצר המדינה, ובי"ת, יגרום להרבה פחות אנשים להעלים כסף שחור. בעיקר צריכים לדעת שזה הדלק לארגוני הפשע,

לא, אדוני היושב-ראש. זה בעיקר, אני חושב. זה לא

שנינו יודעים שרוב העסקאות השחורות בשוק הישראלי הם פחות מ-11 אלף שקל. זה פה 2,000, זה פה 3,000,

זה פה 900. זה לא מגיע לסכומים האלה. כשמישהו רוצה לעשות עסקה בשחור מעל 11 אלף שקל,

כי רוב הסיכויים שהוא ייפול, רוב הסיכויים שאתם תתפסו

הייתי אומר שכל מי שמשלם משהו צריך לקבל חשבונית, שחובת דרישת החשבונית תתהפך: לא העוסק חייב להוציא את החשבונית,

כשהוא משלם את הכסף. זה משהו שישנה את כללי המשחק בכלכלה הישראלית. אני חושב שבאיטליה יש משהו דומה לזה. בישראל אין את זה. זה יכול לשנות את המשוואה מבחינת גביית מיסים

אם הוא מביא לי 20 אלף שקל במזומן, אני לא יכול להפקיד אותם בבנק.

להפקיד אותם בבנק, כי הבנק יעשה לי את המוות.

לי: אוקי,

תביא לי חשבונית. אם רצתי והבאתי לו חשבונית, הבנק אומר לי: לא, לא,

חברים, החוק הוא חוק נכון, אני לא אומר שלא, זה תהליך שצריך לעשות אותו בחברה הישראלית,

לקופת המדינה, ואני תמיד שם,

אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגתיות,

אני מבקש לדבר על שני נושאים. כולנו מדברים על מזומנים, אדוני, אבל שכחנו את הסיחור בשיקים. החוק בא להגביל סיחור

תודה. לי אין שום טענה כלפי החוק,

אני בא לפה כאזרח. לצערי, וזה מחוויה שחוויתי לפני מספר ימים, הבנקים המסחריים לא מודעים לכך שבכלל בחוק יש שתי פעימות.

לא מדברים על השיקים. ההוראה לגבי זה שחייבים למלא את פרטי המוטב, למיטב הבנתי,

שיק פתוח זה כמו כסף. אף אחד לא מסביר לציבור את ההוראה הזאת.

מה דעתכם לצאת במסע הסברתי שאומר לציבור את מה שהציבור לא יודע שמי שמקבל שירות ולא מקבל חשבונית הוא בעצמו מסייע לביצוע

עסקה עם השיפוצניק ושניהם ביחד מגיעים להסדר במזומן, העבירה היא גם של המשלם וגם של הנותן.

כרטיס נטען ניתן בכלל לעיקול?

אם מישהו חייב כסף, אם יש למישהו חוב בהוצאה לפעול, הוא הולך לעשות כרטיס נטען. הרשימה מועברת לרשויות.

למשפחות האלו שלא מסוגלות לשלם בחשבונות בנק, בכרטיסים,

המציאו את שיטת השוברים.

נכון שצריך להביא את החוק, אבל צריך לעשות אותו בהדרגה. הבום שהיום הרשות רוצה להטיל על הציבור הוא בום על קולי, הוא מטורף.

אדוני היושב-ראש,

להודיע בתקשורת שמעכשיו העבירה של שימוש במזומן זאת עבירה זה לא חינוך. חינוך זה להגיד מה קורה כאשר לא משלמים מיסים. אני לא חושב שיש בישראל כל כך הרבה מטומטמים שחושבים שכשהם

אנחנו לא נגד החוק. עיסאווי, לא אותו אתה צריך לשכנע כרגע. אנחנו,

איננו יכולים לתת יד לדחייה כלשהי של המהלך הזה כי ידינו תהיה במעל.

זה כסף של החינוך, זה כסף של

כרטיס,

הוא נטען בין אם יש חשבון בנק, בין אם אין חשבון בנק. כרטיס הדביט, מה פתאום. יש כרטיס דביט שפותחים אותו

למי שיש חשבון מוגבל יש עדיין חשבון בנק. אנחנו מתקנים בחוק הזה כך שמי שיש לו חשבון מוגבל יוכל לקבל כרטיס דביט, זאת אומרת, אם מישהו לפני כן הייתה לו בעיה לקבל כרטיס דביט בגלל שהוא היה מוגבל, היום הוא כבר יכול לקבל את זה. גם

אנחנו נבדוק. אין לזה אחוזים. אם יש לך חבילה של שיקים, אתה סורק אותה בדיגיטלי.

אני לא חושב שהרבה שאלות זה בהכרח דבר רע. הייתי אומר שזה טוב, כי זה אומר שיש מודעות, שהפרסום מחלחל,

זה טבעי שהציבור שואל כשיש חוק חדש. אני לא מכיר הרבה חוקים שנעשה בהם פרסום ויש מודעות לציבור כמו בחוק

אני מניח שאתה לא מאמין במה שאמרת עכשיו.

ודאי שאני מאמין. מה יעשה אדם שיש לו שאלות ואין לו תשובות? מה הוא יעשה בעוד שבועיים? תשאל את עיסאווי. לעיסאווי אין

רוב החוקים הם על כל בית ובית. יכול להיות שכל מבחני התיאוריה והכל מיותרים, צריך פשוט לקחת שבוע. אני חושב שבתשעה חודשים

אין לו אמצעים. מה הוא יעשה? במקום שתהיה התראה ראשונה, קחו אותו לאזור של החינוך, תגידו: בזמן הזה של התשעה חודשים אנחנו משקיעים את ההסברה, בנק ישראל יעביר את האמצעים. כך נוכל להתחיל את החוק כמו שצריך.

אנחנו

אני מציע לכם, קחו מתוך התשעה חודשים חצי שנה, תודיעו: רבותיי, זה הזמן שבו אנחנו עושים את החינוך, את ההסברה, את כל הדברים. בנק ישראל, זה הזמן שבו אנחנו וערן רוצים לראות אמצעים שבהם אנשים יכולים כן לעבוד במקום המזומן. אז נוכל להתחיל את החוק באופן מכובד, טוב ועוזר לכולם. אני רוצה את החוק, אתה יודע.

הם לא יסכימו? בסדר, אני הצעתי להם. יש עוד שבוע. מה לעשות? תראה, יש הצעת חוק. בדיוק בשביל זה נתנו תקופת הסתגלות. יש תקופת הסתגלות מאוד ארוכה. קח את ההסתגלות, תעשה אותה הסתגלות אמיתית, לא אזהרה ראשונה. אם אין לו אמצעים, מה תעזור אזהרה ראשונה?

האמצעים קיימים.

אם יש חוק של אמצעי תשלום שלא עובר, איך אתה אומר שיש אמצעים? הבנקים לא פותחים חשבונות. אמרתי את דברי. תעשו את החשבון שלכם, אחר כך נראה איך זה יתגלגל. שלא תאמרו שלא הזהרתי אתכם, מה שנקרא. אתה יודע שאני רוצה את החוק. אני חושב שתעשו בחוכמה אם תיקחו שישה חודשים מתוך התשעה חודשים כדי לוודא שאנשים יודעים ומבינים אני לא מדבר על העסקים וגם שיש אמצעים שאנשים יכולים לעשות. אז החוק יתחיל נורמאלי. אתה שומע ככה מכולם. אין כאן מישהו שאמר: הכל מוכן, אפשר להתחיל.

אני אומר לך, אנחנו ערוכים לחוק הזה, אפשר להתחיל, אין שאלה בכלל. אתה ערוך, הציבור לא. ערן, אמרתי את דברי. ערן, אתה מספיק נבון וחכם, מה שנקרא. אני מציע, תשמעו בעצתי. אתה יודע, אף פעם לא הפסדת מזה ששמעת בעצתי. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:17.